בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עלייה, קליטה ותפוצות, היום 5 ביולי 2023, ט״ז בתמוז תשפ״ג. הנושא שלפנינו הוא הכרה בהכשרתם של עולים חדשים, שהם עורכי הדין ורואי חשבון. זה דיון שעלה כחלק מדיון שערכנו בנושא תעסוקה של עולים. יש פה באמת הכרה, שחלקה קצת יותר מורכבת, כי בסופו של דבר יש פה גם חקיקה שהיא יותר ספציפית לכל מדינה, גם בתחום של מיסוי וגם בתחום המפשטי, אבל יש פה תהליך לא כל כך ברור, של ההכרה עצמה. אני רוצה להתחיל עם רואי החשבון, שזו גם הייתה הבקשה של חבר הכנסת בליאק. אבל צריך להבין שמבחינת נתונים, בחמש השנים האחרונות הגיעו לארץ כ-1,500 עורכי דין. רק בשנת 2023, הגיעו 241, רובם מרוסיה ואוקראינה כמובן וכ-765 רואי חשבון הגיעו לארץ בחמש השנים האחרונות. מבחינת הסיוע שניתן, אז משרד הקליטה מסייע בתרגום של מסמכים, בסכום של עד 4,000 שקלים. בין השנים 2018-2022, הוא סייע ל-241 עורכי דין בתרגומים, כתוב לי שבעלות של 400 שקלים,

זה הסיוע בתרגום? לעורכי הדין?

כתוב 400 שקלים, בסדר.

יש קורס בעברית מתקדמת, כולל דמי קיום ונסיעות לזכאים. תכף אני אתן למשרד הקליטה להציג קצת מה הם עושים בהליך ההכרה.

מה שאני מבקש, זה שמשרד הקליטה יעבור רגע על הסיוע שהוא נותן לעורכי דין ולרואי חשבון. בואו תציגו קצת מה אתם עושים בהיבט של הכרה בהכשרה, גם לעורכי דין וגם לרואי חשבון ובהמשך אני ארצה התייחסות בהיבט של עורכי הדין, לאיזו - - - שניתנה בחקיקה לאוניברסיטה העברית, כדי שנבין גם את התהליך הזה.

יוליה דוידוב, ממונת תעסוקה במשרד העלייה והקליטה. אז המשרד מסייע לעורכי דין ולרואי חשבון בתהליכי רישוי שנדרשים להם בארץ. זה מתחיל מסיוע בתרגום מסמכים בסכום של עד 4,000 שקלים לבן אדם, לפי הנדרש ממנו, זה ממשיך לקורסי עברית מתקדמת, גם לרואי חשבון וגם לעורכי דין. מה משך הקורס?

משתנה. בעורכי דין, כל סדרת קורסים היא חודשיים, שזה בעצם ארבעה מקצועות בכל סדרה ויש שתי כאלו, שתי סדרות וקורסים לעברית משפטית. אצל רואי החשבון הקורסים מחולקים לסדרה של שניים ושניים, כל סדרת קורסים היא פחות או יותר שמונה חודשים. לאחר קורסי רישוי אנחנו מחזירים את אגרות הבחינה, גם ברואי החשבון וגם בעורכי הדין ולאחר מכן יש השתתפות בקידום העסקה, שזה סיוע למעסיק במהלך ההתמחות.

מה הוא גובה הסיוע? זה 75% משכר המינימום, מהמשרד והשלמה על ידי המעסיק.

יש פה מישהו ממועצת רואי החשבון? בבקשה. ורד הראל, מזכירות מועצת רואי החשבון. אני אציין שהמועצה, מאז ומתמיד, תומכת מאוד בקליטת עלייה. אנחנו מכירים ברישיונות מכל העולם. בואי נעשה סדר, כי לא כולם יודעים איך הולך הליך ההכשרה של רואי חשבון והוא גם קצת שונה מהליך ההכשרה של עורכי דין.

רואי חשבון לומדים קורסים ספציפיים בחשבונאות ובכלכלה. אז אולי אני אפרט. מועצת רואי החשבון היא הגוף שאחראי על הסדרת המקצוע בישראל. מרבית רואי החשבון בישראל היום, לומדים תואר בחשבונאות, במוסד אקדמאי שמוכר על ידי המועצה ואז הם נבחנים רק בשתי בחינות סופיות, בפיננסית ובביקורת. לגבי עולים חדשים המסלול הוא שונה. עולה חדש שבא עם תעודת רואה חשבון, אנחנו מבקשים גם שנתיים ניסיון, גם אם זה לפני הרישיון, במסגרת ההתמחות וגם אם זה אחרי הרישיון ואז הם צריכים בעצם לעשות רק ארבע בחינות, שהן הבחינות במשפטים ובמיסים. אלה שתי בחינות במשפט עסקי, בדיני תאגידים ובמסחר ושתי בחינות במיסים. אלה ארבעת הבחינות מתוך 14 שיש. כלומר, ביקורת ופיננסים הם לא עושים?

הם מקבלים פטור מהבחינות הסופיות ובדרך כלל הם נדרשים לעשות את הבחינות רק בעברית.

אין אפשרות להיבחן בשפת האם,

כרגע הבחינות הן רק בעברית, לכן הם עושים את הקורס בעברית של משרד הקליטה וקורסי הכנה של משרד הקליטה, שממש מכינים אותם לבחינות האלה ואחר כך הם גם מקבלים קיצור של תקופת ההתמחות, בדרך כלל הם עושים רק שישה חודשים במקום שנתיים. משרד הקליטה, למה כל כך מעט ביחס למספר שמגיעים, מקבלים סיוע? הגיעו 765 רואי חשבון בחמש השנים האחרונות ומתוכם רק 45 קיבלו סיוע. אחרים לא רצו? לא פנו? אם אנחנו מדברים על תרגום מסמכים, אז מועצת רואי החשבון מקבלת מסמכים באנגלית. במידה והם ניתנו בשפה הזאת, אז כל הדיפלומות של .A.C.C.A ו- C.C.A. אנשים בעלי תעודות באנגלית, פשוט מגישים את התעודות באנגלית ולא נדרשים לתרגום מסמכים, אז הם לא מקבלים את הסיוע של תרגום מסמכים. חלק גדול מהאנשים, בוחרים לא להתחיל את התהליך ולעבוד ככלכלנים, כמנהלי חשבונות וכולי. למה? מישהו שלא ממצה את הזכויות? הם כולם יודעים מה הן האפשרויות שלהם? נניח שרואה חשבון עלה לארץ, תוך כמה זמן הוא יכול לסיים את התהליך. רואה חשבון שעלה והוא יודע והוא מהתחלה אומר ש - - - הוא לא הצליח לעבור במרכזי ה- One stop shop כי סגרתם אותם, הוא עשה את כל ההליך ב- - - וקיבל תעודת עולה, מגיע למשרד הקליטה ואומר: ״שלום, אני הייתי רואה חשבון במוסקבה״. מה אתם מציעים לו? לוקח לו שנתיים. אנחנו מציעים לו את כל הסיוע שמגיע לו,

למה שנתיים? מה הוא עושה בשנתיים האלה בעצם? הוא לומד עברית, לומד טרמינולוגיה מקצועית. אבל הקורס שמונה חודשים. יש שתי סדרות של קורסים, בכל סדרה יש שניים. ארבע בחינות ושתי סדרות של קורסים ובמקביל הוא עושה התמחות,

אוקיי. נמצא איתנו בחור בשם יורי טרשוק. ברוך הבא לירושלים הבנויה. (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) אתה מדבר אנגלית? (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) כן, אני הכנתי את הנאום באנגלית.

להלן תרגום חופשי) תגיד לנו מתי הגעת לישראל ומה המקצוע שלך. (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) אני מבקר ספרי חשבונות. אני הגעתי לישראל בינואר השנה, התחלתי אולפן ביוני, אז זה שלב ההסתגלות בישראל.

להלן תרגום חופשי) מה עשית עד יוני? (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) סיימתי כמה פעילויות ברוסיה. אז בדיוק סיימתי את העבודה ברוסיה ואני מחליף לחיים חדשים בישראל